בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח ישיבה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הפנים והגנת הסביבה. היום ה-29 ביולי 2020, ח' באב התש"ף. שני נושאים על סדר היום: הסדרת פעילות התעופה הקלה, המסחרית והפרטית ובתי הספר לטיס

הדיון יהיה משולב. ברשותכם, אני אומר מספר משפטי הקדמה ולאחר מכן נעביר את רשות הדיבור לעמיתתי יושבת ראש ועדת הפנים הגנת הסביבה. חלק מהאוכלוסייה אפילו לא ידע שיש שם שדה תעופה. אני מבין שרוב הפעילות שם הייתה תעופה של מטוסים קלים ובתי ספר לטיס. אני בא מהדרום ואני ניגש ישר לתכל'ס. אני אוהב את הקטע הזה שכשרצו לסקור את חירייה, זרקו את זה לדודאים, לרשויות אחרות ואפילו בלי לשאול אותן. יש מינימום שלהתנהלות בסוגיה של תכנון. כשבאים לתכנן, צריך לנהוג באופן שמה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. אם זה מפריע בהרצליה, כנראה שזה יפריע גם בחדרה. אנחנו צריכים לגעת בזה היום בדיון, האם מדינתנו הקטנטונת צריכה עוד שדה תעופה בתקופה שהפריפריה הגיאוגרפית כמעט מתבטלת עם כל התלונות שלנו על צוואר בקבוק פה ושם. כמי שכל חייו הבוגרים עשה על הכביש, אני יודע לומר לכם אמנם אני אופטימי כרוני שאני בא מהדרום כל בוקר וזה לא סיוט כפי שהיה בעבר. אפשר להגיע לכל מקום, מה גם שיש חלופות אחרות שהן לא במרחקים גדולים. לדעתי יכול להיות שלא צריך עוד שדה תעופה. אם יש הכרח לסגור את הרצליה, יכול להיות שלא צריך עוד שדה תעופה. יש מענה לדרומיים בשדה תימן, לצפוניים יש מענה בחיפה, המרחק בין שניהם לא כל כך גדול, מה גם שהשמיים שלנו די צפופים. אני גם מוכן לשנות את דעתי אם ישכנעו אותי שהצפיפות היא כל כך רבה וזה מחייב עוד מקום כזה.

זה המקום לדיון. אני מבין שראש עיריית חדרה אתנו. לא שאלו אותו אבל הוא אומר שהוא לא רוצה, במיוחד שיש ערכים נוספים סביבתיים שנפגעים בנוסף לסוגיית התעופה. נמצא גם ראש המועצה האזורית מנשה. ברוך הבא אדוני. אתם שכנים. קיפחנו אותך כי אתה גר באזור יפה ופסטורלי. אני אתן לכם את רשות הדיבור בהמשך. נמצא אתנו גם סגן שר הפנים שמצא לנכון להגיע ולומר את דעתו בסוגיה הזאת. קפצתי מנקודה לנקודה כדי לשים דגש על הדיון. עכשיו נשמע את יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה תודה רבה לך אדוני היושב ראש. אני באמת מאוד מעריכה את העובדה שהסכמת שנקיים את הדיון כדיון משותף. ברשותך, לפני שאני אתייחס לנושא הזה, אני מרגישה הבוקר שאני חייבת גם לומר כמה מלים על מה שקרה אתמול בתל אביב. אתמול בלילה נשפך דם בתל אביב, דמם של מפגינים שהותקפו בידי בריונים. אני חושבת שזאת תוצאה ישירה של ניסיונות הדה-לגיטימציה וליבוי היצרים כנגד המפגינים. זכות ההפגנה היא מקודשת ואנחנו במסלול מסוכן. ההסתה והשיסוי גובים את המחיר שלהם. העובדה שראש הממשלה ושריו לא גינו עד היום את המתקפות כנגד המפגינים בשבת ואמש, מתירה את דמם של מי שמפגינים נגדם. אני קוראת להם לעשות את זה הבוקר. אנחנו בערב ט' באב. ברשותך, מאחר והזכרת. קראתי להם, לקחתי מושג משר אוצר לשעבר ואמרתי להם: משוגעים, רדו מהגגות, אתם משחקים באש. אנחנו בערב ט' באב ואין כמו היום הזה להזכיר לנו שנאה פנימית, לאן היא מוליכה. אני קוראת לכל חברי הבית לעשות את כל מה שהם יכולים על מנת להרגיע את הרוחות ולמנוע אלימות. את זה הייתי חייבת לומר הבוקר. לגבי הנושא לשמו התכנסנו כאן היום. אני באמת מודה לך על הנכונות לקיים את הדיון המשותף הזה. המקרה שלפנינו בדיוק מצדיק דיון כזה בגלל שבנושא הזה אמנם יש את ההשלכות התחבורתיות-תעופתיות, שזה באמת תחת המטריה של הוועדה הזאת, אבל הוא קודם כל סוגיה של תכנון נכון. אכן הנושא הזה נדון בימים אלה בוועדה לתשתיות לאומיות במינהל התכנון. אני רוצה להזכיר שכבר ב-19 בנובמבר 2017 קיימה ועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות יושב ראש הוועדה דאז והשר היום דודי אמסלם דיון בנושא חשש לפגמים בהליך התכנוני המבקש להקים שדה תעופה חלופי לשדה דב בהרצליה, וכבר אז בפרוטוקול הדיון ניתן היה לראות בעיות באופן הביצוע של ההליך התכנוני. בהיבט הסביבתי חשוב לזכור שהחלופה שמדובר עליה בחדרה, על גבול עמק חפר, היא בשטח של מסדרון אקולוגי שבו עוברים אלפי, אולי מאות אלפי, שקנאים כל שנה ושאלפים באים לטייל באזור היפה הזה כל סוף שבוע. השקנאים הן ציפורים גדולות וזאת סכנה שהן יהיו בקרבה של מטוסים. צריך לחשוב על כל הדברים האלה כשבאים להקים שדה תעופה חדש. אני מאוד מסכימה אתך לגבי הסוגיה שהעלית לגבי המרכז. התפקיד שלנו הוא לחזק את הפריפריה ויתכבדו אנשים שרוצים לטוס או להתאמן בטיס וייסעו עוד כמה קילומטרים לשדה תעופה בפריפריה, ויש כאלה לא מעטים בארץ. אנחנו צריכים לחזק את הפריפריה ולא לחזק את מרכז הארץ. כשהמחיר הסביבתי וההשפעה על איכות חייהם של מאות אלפי אנשים כל כך ברורה, באמת צריך לשאול קודם כל האם בכלל יש צורך בשדה תעופה נוסף במרכז הארץ ובעלות כל כך גבוהה. לכן אני מברכת על הדיון הזה ואני באמת מקווה שנצליח לקבל תשובות לשאלות האלה ולצאת מכאן חכמים יותר וגם עם איזשהו אפקט משפיע על ההליך התכנוני.

חברי הכנסת, אתם רוצים להתייחס? אני מציע לפתוח במוזמנים. גם אני חושב כך. צביקה גנדלמן, ראש העיר חדרה, בבקשה. בוקר טוב. אני רוצה להודות ליושבים בראש על ההיענות לקבל אותנו ולשמוע אותנו בלוח זמנים קצר יחסית. אני רוצה להיות תמציתי. אני עוד לא קיבלתי תשובה לשאלה למה לוקחים מפגע באשר הוא ומעבירים אותו מנקודה אחת לנקודה שנייה, ממקום שהוא מפריע לתושבים למקום שמפריע לתושבים אחרים. התהליך שיתבצע ואני בורר את מילותיי הוא תהליך בעייתי בעצם ההחלטה עד להגעה לבחירת האזור של מזרח חדרה כעדיפות במקום הראשון. אני רוצה לסבר את אוזנכם ולומר שרק לאחר פנייה שלנו לבג"צ, אחרי קבלת ההחלטה של הוות"ל הסכימו לשמוע אותנו. אנחנו עתרנו לבג"צ, חדרה ומנשה, ואמרנו תנו לנו את זכות הטיעון. עשיתם תהליך שלם, קיבלתם החלטה בלי לשמוע אותנו. אז בבג"צ, בדיון של ארבע ומשהו שעות כאן בירושלים, הגענו להסכמה שוות"ל ייתן לנו את ההזדמנות להשמיע ואכן לפני כשבועיים פלוס-מינוס, בדיון של כמעט ארבע שעות, הצגנו עם מומחים שהבאנו מהארץ ומהעולם את כל הכשלים בתהליך ולעצם העניין של קביעת המקום שם. אני רוצה לומר כהערת אגב. עוד לפני הבחירות יש לזה עדות מצולמת שר האוצר הקודם, שמוסדות התכנון היו אצלו, אמר שאת הנושא הזה צריך לבדוק פעם נוספת.

יש כאן בעיה רעיונית עקרונית ויש כאן בעיה שבכלל צריך לבדוק את התהליך. אני לא רוצה להגיע למקומות כמו צילמו את המטרה ועכשיו הלבישו עליה חליפה או כיוצא בזה. ברשותכם, הבאתי לכאן גם את חבר המועצה רון שגן, חבר מאוד צעיר מחזיק תיק ההנדסה שהוא עשה על האירוע הזה דוקטורט ואני בכמה משפטים קצרים רוצה שתשמעו אותו. אני מבקש לומר שיש יותר ממקרה אחד שברמה של השלטון המרכזי הוא קיבל החלטות, הלך לאיזשהו כיוון מסוים, ובאה הצעקה או האמירה מלמטה שאילצה את השלטון המרכזי או כל מוסד שהוא לעשות חושבים מחדש ובסוף גם שינה את החלטתו. אני רוצה להציע לחברי הוועדה וליושבים בראש לקחת ולעצור את הדבר הזה,

ריסטרט וללכת לבדוק את התהליך. כל פעם כשאני מעמיק בעניין הזה אני מוצא פוטנציאל נוסף. בסוף התברר לי שאנשים פרטיים הולכים להקים בית ספר לטיסה בשדה התעופה שעומד ריק בראש פינה. יש שדה תעופה בראש פינה והוא ריק ושם כבר הולכים ללמד טיסה. כפי שאמרתם, פריפריה, צפון, דרום ויש עוד שדות. אבל אני לא באתי לכאן לומר היכן לשים את זה.

אני בא לומר, ובזה אני רוצה לסיים את דבריי, ששדה התעופה הזה לא יכול להיות במקום הזה, בנקודה הזאת.

כפי שאתם יודעים חדרה-נתניה, דרך שם עוברות כל התשתיות הלאומיות של מדינת ישראל, הכבישים, כבישי האורך מסילות הרכבת, קווי הנפט, קווי המים וכולי. אז עכשיו לוקחים עוד אירוע ושמים אותו במותניים הצרות של מדינת ישראל. עוד לא דיברנו על המעבורת. לא דיברנו על עוד כמה דברים. אני כמובן לא רוצה לגעת במשמעות הרווחתית של האנשים שהאירוע הזה יהיה מעל ראשם 365 ימים בשנה וכל היום. בקשתי היא לתת הזדמנות גם לרון להתייחס.

תשאיר לי משהו לעשות היום. תודה. אילן שדה ולאחר מכן נשמע ברשותך את סגן שר הפנים. כבוד יושבי ראש הוועדה, ועדת הכלכלה, ועדת הפנים והגנת הסביבה, חברי הכנסת. ניסיון רב לי בנושא הזה של שדה תעופה הרצליה. פעם ראשונה רצו להעביר אותו לשדה התעופה עין שמר. הוא שכן למקום. כבר התקבלו המון החלטות. לא משנה שבשדה התעופה עין שמר שזה אצלנו במקרה זה, שלושה קילומטרים, פחות ממה שהיום רוצים, זה כבר היה משהו אחר של הצבא שלא אפשר את זה. אמרתי להם שכנראה השתמשו בתצ"אות מ-1948 כי זה שדה בריטי. הצבא היה נגד. אבל לא רק זה. אני אמרתי שבגלל איזה 200 טייסים עם מטוסים פרטיים,

שרוצים לבלות, לבוא בסופי שבוע, צריכים 200,000 ויותר תושבים לסבול. אמרו לי,

יש כאן חשיבות עליונה כי ללא שדה תעופה הרצליה, מי שיטיס את מטוסי אל על יהיו טייסים סינים כי שם טייסי אל על לומדים. אני שאלתי כמה טייסי אל על, משוחררי צבא, לומדים בארצות הברית. עד עכשיו חשבתי שלומדים בחצרים ליד הבית שלי. הלוואי. הלוואי והייתה לטייסי אל על הקיימים בימים אלה אפשרות להטיס. אני יודע שחלק גדול מהם הפסיקו את ההכשרות בארצות הברית היום. אלה טענות שכל פעם ממציאים לנו. אמר עמיתי צביקה. חברים, אותנו חוצה הכול. יש לנו את תחנת הכוח הגדולה בחדרה, הייתי שמונה שנים יושב ראש האיגוד לאיכות סביבה שמפקח עליה. מה שלא יהיה, האוויר לא טוב באזור הזה שלנו.

לא דיברנו על המפחמות. המפחמות, אנחנו ניהלנו עם חברי הכנסת את המאבק והצלחנו להציל מעלינו את הנושא הזה של עשן המפחמות.

יש לנו את קווי 400, קווי הרכבת, כביש 6, מוביל המים הארצי. אין תשתית בין צפון לדרום שלא חוצה אותנו במותניים הצרות. כל תשתית כזאת היא מגבלה כי אסור לעשות דברים. להכניס במקום שיש לנו עוד משהו איכותי? מיותר לשאול אם אתה תומך או מתנגד. אני בעמדתך. שמעתי את עמדתך בפתיחה.

רוצה לומר דבר נוסף. אומרים לנו שזה לא גורם כל כך רעש. באתי למי שהיה בראש התכנון, זאב ביילסקי ידידי, ואמרתי לו שנדבר על הנושא הזה. הוא אמר שהוא מנוע.

כי מי היה בבג"צ להוצאת שדה התעופה מהרצליה? רעננה. הרצליה ורעננה. זה לא מפריע לרעננה לבנייה. אותנו שכנעת.

אני אקצר. צביקה אמר שנשמע גם נתונים. אין לזה מקום באזור שלנו. יש לזה מקום במקומות אחרים. תודה.

מכובדי, סגן שר הפנים. סגן שר הפנים יואב בן צור: אדוני היושב ראש, גברתי היושבת בראש, ברשותכם. אני שמח על הדיון הזה ודיברתי אתך לפני זמן רב, אחרי שישבתי בחדרה עם ראש העיר ועם חבר המועצה

פניתי אליך וביקשתי ממך שיתקיים כאן דיון וברוך השם הדיון הזה מתקיים. אני אומר דבר אחד. אם רוצים לפנות את שדה התעופה הרצליה כדי לתכנן שם דירות, לבנות ולהציף את השוק בדירות כדי שהמחירים ירדו - זאת פעולה חיובית. זה לא אומר שאנחנו עכשיו צריכים להעביר את הסבל שהיה לתושבי הרצליה, במיוחד בשבתות, לא מהצד הדתי של השבת אלא מצד המנוחה של השבת, מהצד החברתי-הרווחתי של האנשים שרוצים לנוח בשבת, אבל כל היום שומעים מטוסים עולים ויורדים, אני חושב שבמציאות הזאת צריך להעביר את זה, אם רוצים להעביר, לשדות תעופה אחרים שקיימים כמו שדה התעופה בחיפה. יתכבדו אותם אנשים פרטיים - ורובם הם אנשים עם מטוסים פרטיים וייסעו עד חיפה כדי להטיס את המטוסים הפרטיים שלהם. לא צריך להרוס איכות חיים של אזור כל כך יפה שגם כך כבר סובל מרמת תשתיות כאלה ואחרות שמפריעות לאיכות החיים של התושבים. אני חושב שלא צריך שוב לעשות את הדבר הזה. דיברתי גם עם הממונה על המחוז וגם הוא מבחינה מקצועית נגד המעבר הזה. אני מקווה שאכן מינהל התכנון שנמצא עכשיו במשרד הפנים, על אף התוכניות שכבר נעשו, יעשה חושבים פעמיים והדבר הזה באמת יידחה. תודה רבה. אני גר במושב שמי שפעם עשה קורס טיס ועוסק בטיסה ובניווט, זה האזור שלנו. מושב שדה צבי, יגידו לך כל הטייסים ששם הם הוכשרו. ראינו את הפוגות של אז. אני רואה את הכדורים הפורחים, אנחנו רואים את החיילים בניווטים - זה אזור יפה ואני מבין כאשר מדברים על זמזומים. מבין מה זה הזמזומים בנוסף למצב בו יש מתיחות בדרום ואז כל ההליקופטרים והמטוסים חוצים אותנו. אם כן, אני מבין מה זה. אני חושב שהמדינה שלנו לא כל כך גדולה ואין ביקוש מי יודע מה אבל זו דעתי בלבד. יוראי, רציתי לתת לך ווליום גבוה. הרמתי לך להנחתה. הדיון הזה הוא די מוזר בעיניי. חילופי הדברים. אנחנו יושבים כאן עם ראשי מועצות אזוריות וראשי ערים שלמעשה הם נקלעו לסיטואציה די בטעות. הוחלט להעתיק את השדה מהרצליה ולהעביר אותו, מי יודע איך, לחדרה או לאזור המהמם של מנשה. אני אומר לעצמי שאני לא רוצה לחוות דעה כי אין לי דעה. הייתי רוצה לשמוע מה העמדות המקצועיות. אתה אומר שנראה לך שאין ביקוש, אדוני היושב ראש, אבל אני הייתי רוצה לשמוע. נראה לי שהדיון יסוכם בלי שנשמע את העמדות המקצועיות? אני אומר שלי אין דעה, האם יש צורך בשדה תעופה כזה או אחר. להבנתי אדוני היושב ראש הפעילות של שדה התעופה בהרצליה היא מאוד ענפה. אני מהרצליה, אני גר בהרצליה ואני יודע שהפעילות היא מאוד ענפה וכנראה היא עונה על איזשהו ביקוש או על איזשהו צורך. הייתי רוצה לשמוע מרשות שדות התעופה האם יש צורך בשדה תעופה נוסף כי אין שדה תעופה קטן בין חיפה לבאר שבע שנותן את השירותים הללו אני מדבר על שדה תעופה שמשרת את הצרכים הללו. הייתי רוצה לשמוע אם יש צורך. אם יש צורך, אפשר לדון היכן ממקמים אותו. לגבי איך הוחלט להעתיק את זה דווקא לאזור שלכם. אני מבין מהשיח שיש כאן וגם מחומרים שקראתי לפני הדיון שבהליך של ההחלטה חלו פגמים כלשהם של תכנון. הייתי רוצה לשמוע ממינהל התכנון איך בוצע התכנון, מה הוא כולל, האם נשקלו שיקולים סביבתיים ובריאותיים.

לתוך השיח הזה, לנו כנבחרי ציבור, בעיניי יש אפשרות לתת את סדר העדיפויות שלנו ביחס לבנייה רוויה עבור זוגות צעירים, עבור משפחות צעירות, שיקולים סביבתיים אבל אני חושב שעד עכשיו השיח מתבסס על תחושות. אני מודה לך על הציון לגבי ניהול הוועדה. הכי טוב לבוא ולומר שתאמרו מתנגדים או תומכים. כל הדיונים, אם הם לא היו מוזרים, לא היו מתקיימים בוועדות. אין לנו זמן מיותר. יש לנו עוד הרבה נושאי קורונה. אני מבין את דבריך, אבל זה יהיה. אני באתי להרגיע אותך ולומר לך שזה יהיה. לא יהיה סיכום דיון בלי שנשמע את כל הצדדים. אמרתי בפתיח שאני יכול גם לשנות את דעתי אם אני אשמע דברים משכנעים. תנוח דעתך ידידי. אני חושבת שהנחת היסוד שלנו או הנחת היסוד של סגן שר הפנים על העתקת הפעילות לחיפה, אני חושבת שצריך לשאול עליה גם שאלות ולא לקבל אותה כקו מנחה. כמי שמסתובבת הרבה בחיפה ומייצגת את תושבי חיפה, אני חושבת, הם מביעים דאגה קשה מהרעיון הזה להעתיק את השדה לשם. אני חושבת שתושבי חיפה סובלים מספיק. אני חושבת שאם אנחנו נחלק את מה שקורה בהרצליה לכל שדות התעופה שיש בארץ, לי זה נראה הפתרון הנכון יותר מאשר להעביר את השדה לחיפה. זה לא נראה לי הפתרון הנכון.

רם שפע. בוקר טוב. אני מתנצל. אני עוד שלוש דקות מנהל דיון אצלי בוועדת חינוך. באתי לכאן כי הנושא חשוב לי. למען הגילוי הנאות, אני תושב עמק חפר, אני גר בקיבוץ בגבעת חיים איחוד ושדה התעופה המתוכנן הזה נמצא קרוב אלי בערך כמו לחדרה. אני כן אומר שיצא לי לשוחח גם עם רון, גם עם ידידי ראש עיריית חדרה צביקה וגם עם אילן שדה. נעשתה עבודה, יוראי, מאוד מאוד רצינית בנושא הזה. אנשים שהקדישו הרבה מאוד שעות. גם אני קראתי את כל התבחינים ועברתי על כל ההחלטות של הוות"ל ושל תמ"א 15 ואני באמת מכיר לעומק. הדבר המרכזי שאני חושב שצריך לעמוד כאן לנגד עינינו זה שיש טעם לפגם בתהליך. כשתהליך לכאורה פגום זה אומר וטוב שגם שבג"צ הבין את זה שצריך להבין טוב מאוד מה היו השיקולים לחשוב שזה המקום היחיד שאפשר להעביר אליו את שדה התעופה. אני בכלל לא מתייחס לשאלת עד כמה השימושים גדולים, כמה אנשים משתמשים בזה וצריכים את שדה התעופה האזרחי הזה. אני חושב שאנחנו צריכים ואני סומך עליכם, שני יושבי הראש,

שבוועדה הזאת הדיון יהיה מקצועי. תגלו כמוני, אתם בטח כבר יודעים, שיש פעם לפגם ואז מקומות אחרים יוכלו להיבחן. אני סומך עליכם שתעשו את זה. סליחה שאני תכף אצא. כל הכבוד על הדיון.

יבגני, בבקשה. לאחר מכן נשמע את שרון בן עזרא. תודה רבה.

אני אמנם לא תושב המקום אבל גדלתי בבית אליעזר, אז אפשר לשייך אותי לבן המקום. את העלייה שלי בישראל התחלתי בבית אליעזר ואני מכיר את המקום הזה. מספיק שאני שומע את תושבי המקום ואני שומע את ראש העיר ואת סגן ראש העיר שהוא מטעם מפלגתנו, רומן גישר. עם צביקה לא יצא לי לדבר אבל אני בהחלט מכיר את העמדה. מספיק שאני שומע את תושבי חדרה והאזור, ואני אומר שאם אלה התושבים וזאת עמדת התושבים, למה שמדינה תקבע משהו שהוא בניגוד לתושבים? כנראה יש כאן פגם - אני אפילו מדלג על המילה כנראה וגם כשאני שומע את סגן שר הפנים שהוא אומר שהוא מקווה, לא צריכה להיות תקווה אלא צריך להיות קו מנחה. אתה סגן שר הפנים. מינהל התכנון לא היה במשרד הפנים. אתה סגן שר הפנים ואתה בממשלה ואני מקווה שאם אתה מאמין שצריך לעצור את זה ולמצוא חלופה, אל תקווה,

אנחנו נתמוך, גם באופוזיציה, בכל החלטה שתהיה לטובת התושבים. סגן שר הפנים יואב בן צור: איזה מזל שיש לנו עכשיו אישור

אני נותן תקווה כי אני מקווה.

אתה צריך לתת קו מנחה לביצוע כי אתם הממשלה. לכן אני באמת חושב ומאמין שיימצא הפתרון ואני בהחלט אתמוך בעמדה של התושבים שמתנגדים כרגע לדבר הזה וזה מה שחשוב לי כי אני יודע שזאת לא רק עמדה פוליטית של ראש העיר או סגן ראש העיר או ראש המועצה. אני יודע שזה באמת מדאיג את התושבים ברמה כל כך עמוקה וצריך להקשיב להם. תודה. מר בן עזרא. תציג את עצמך. שלום. רשות שדות התעופה, ראש אגף תפעול וראש הפרויקט. רשות שדות התעופה, כמי שאמונה על התשתיות התעופתיות, פועלת על פי החלטת גופי התכנון וכמובן על פי החלטת משרד התחבורה. עם החלטת המועצה הארצית על תכנון סגירת הפעילות בהרצליה, פעלנו במספר אפיקים על פי החלטות. קידום תהליך להעתקה זמנית של הפעילות מהרצליה לחיפה, תת"ל 80, ובעצם קידום תוכנית לאתר הקבוע. קידום התוכנית לאתר הקבוע נעשה באמצעות או עבור הוות"ל כאשר הוות"ל בעצם אישר את מיקום וקבע את מיקום שדה הקבע באזור שנקרא חדרה מזרח. זה תת"ל 74. מכובדי, לגבי ההליך שמענו. ניתנה זכות שימוע. הוכר שהיה ליקוי בהליך. בוא נדלג על ההליך ותן לנו, כפי שביקש חבר הכנסת יוראי, נתונים, האם צריך או לא צריך, כמויות, אם יש לך. אני שמקווה שבאת מוכן לדיון. נכון להיום שדה התעופה בהרצליה משמש השדה העיקרי, אם לא כמעט היחידי, לתעופה הכללית, לתעופה הקלה של מדינת ישראל. נמצאים שם מרבית בתי הספר לטיסה של מדינת ישראל, הפעילויות שיש שם הן הכשרת טייסים, כשירויות מבצעיות של טייסים ומכוני הבדק והתעופה הכללית של מדינת ישראל. הפעילות הזו היום היא בעצם פעילות שהיא מהווה את מרכז התעופה הקלה. נכון להיום חונים שם כ-120 כלי טיס. נכון להיום כל פעילות הבדק של התעופה הקלה נמצא שם. הפעילות הזו זו הפעילות שמתוכננת לעבור ולהיות פתרון הקבע שמתוכנן לפי תת"ל 74. שקלתם פיזור, כפי שאמרה חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'? התהליכים האלה נשקלו. נמצאים אתנו גם רת"ע והוות"ל. אלה בעצם החלטות של רשות תעופה אזרחית יחד עם הוות"ל. נשקלו גם חלופות רבות וגם נשקלו מספר רב של אתרים. נדמה לי 45 אתרים. זו ההחלטה שהייתה. אני מתכננת הוות"ל. כבר בשנת 2016 אנחנו קיבלנו לוות"ל את הבקשה לקדם פרויקט לאיתור חלופה לשדה תעופה הרצליה. ההחלטות על פינוי עתידי של הרצליה כבר התקבלו שנים רבות קודם לכן,עוד בתוכנית המחוזית של מחוז תל אביב. את הצורך בפינוי, אנחנו מבינים. בתהליך התכנוני שנעשה אצלנו, גם אנחנו, עת קיבלנו את המשימה הזאת, שאלנו את עצמנו היכן הכי נכון למקם אותו ומי אמר שמרכז הארץ. ולכן דרשנו מצוות התכנון של רשות שדות התעופה לפרוס את מרחב החלופות הכי רחוק שניתן וקבענו שתחום הבדיקה יהיה ממנחת ערד עד מנחת מגידו, בהחלט מתוך חשיבה שניתן לבחון כל מקום. בתחילת התהליך אפילו לעתים פתחו מפות ואמרו אולי כאן ואולי שם. היה כאן אוסף רב מאוד של חלופות, 44 חלופות שנרשמו בתחילה ונבדקו. כדי להתחיל בהליך תכנון אתה צריך לדעת קודם כל מה אתה מתכנן, מה אתה צריך, מה הצורך ההכרחי שלך. אז נקבעו שני תנאי סף כאשר האחד הוא שיש מרחב קרקעי שניתן להכניס בו את השדה, והשני, שיש מרחב אווירי. אתם לא בוחנים עוד צד אחד? שאולי לא צריך אותו. אם בכלל צריך.

לא אמרת את זה. אנחנו מקשיבים לך בקשב רב ולכן זה הקפיץ אותנו כשאמרת רק שני תנאים. אני דיברתי על תנאי הסף לבדיקה פיזית, היכן ניתן למקם שדה. אם יש לו שמים ואם יש לו אדמה.

מבחינת הצורך, הוצג לנו הצורך, הוצגו לנו כל המרכיבים של התעופה הכללית שנמצאים בהרצליה, ששרון ציין אותם, ויש שם גם תפקודים נוספים כמו חניית כלי טיס, משם יוצאים לטיסות צילומי אוויר וגם לכיבוי אש וריסוס, טיסות אמבולנסים ועוד צרכים שיש בשדה שהם חלק. רשות תעופה אזרחית הייתה מעורבת? בוודאי. לאורך כל הדרך. אנחנו נשמע אותם. אני הבנתי שלא רק שהיא הייתה מעורבת אלא היא זאת שבעצם התוותה את כל התכנון. היא זאת שבעצם עמדה מאחורי התכנון ולא אתם. היא הרגולטור מטעם משרד התחבורה.

היא לא הרגולטור של התכנון בארץ. תכנון תעופה אזרחית היא הרגולטור לנושא. רשות שדות התעופה היא היזם. ממתי יזם מתכנן? ממתי יזם מתכנן תוכנית לאומית עם אינטרסים לאומיים?

יש עוד דוגמה לזה? אני לא מכירה. כולנו לא מכירים. אני רוצה להבין. אני חשבתי שיושבת ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה אומרת את זה אולי בלהט ואת לא סתרת אותה. את אומרת שרת"ע תכננה?

לא אמרת לה שזה לא נכון. הלכת אתה. לא נכון. אני יודע מה זה רגולטור ואני יודע מה זה מתכנן. אני יודע מה שאלתי. אני אחזור על דבריי. רת"ע הוא הרגולטור בנושא תעופה. רשות שדות התעופה היא היזם והיא הביאה מטעמה, שכרה צוות תכנון שבחרה אותו במכרז, והיא מובילה את המשימה. זאת המשימה שלה למצוא חלופה להרצליה. אנחנו מוסד התכנון שבוחן את התוכנית. אם אני מבין טוב. מינהל התכנון אמון על התכנון הגדול וייעוד הקרקעות. נכון. על תכנון פרטני, ודאי שלא. אלה היזמים. היזם עושה ואנחנו בסוף מאשרים או דוחים. השאלה אם זה תואם את התמ"אות שלכם. הפריסה הכללית של שדות תעופה ומנחתים בארץ כלולה בתמ"א 15. על פי תמ"א 15 הייתה חלופה באמת לשדה תעופה בעין שמר, ומכאן נולד המיקום של האזור הכללי עליו מדובר. החלופה שנבחרה לבסוף, מבין 44 חלופות ולאחר סינונים ולאחר בחינת היבטים קרקעיים, אוויריים וסביבתיים, ושלושה מהלכים של סינון חלופות, נבחרה החלופה הזאת. אני אשאל עוד שאלה. גם לי יש שאלה. אני אתן לך אבל יש עוד הרבה שרוצים להתייחס ב-זום.

אתה הבנת הכול ואתה לא צריך סקירה.

אני עוד לא הבנתי. גם אני לא הבנתי. חכה עם השאלות. נגמר הדין? יש לך קוצר רוח? אני מזמין אותך לוועדות אחרות. תרשה לי לנהל את הדיון. מתחילת הדיון הבנתי שיש לך שאלה. אני אתן לך.

כי אתה מדבר אלי כך. אתה אומר לי ללכת לדיון אחר? אם יש לך קוצר רוח.

הבנתי שיש לך שאלה.

אני רוצה לשאול אותך שאלה גברתי. האם נאלצתם לשנות תמ"אות? בעקבות התוכנית הזאת?

תמיד השטח הזה היה בתמ"אות שלכם שטח שיכול להיות לתעופה? השטח הזה כיום הוא שטח חקלאי, הוא שטח פתוח. הוא לא שטח שיועד בתוכנית קודמת לשדה תעופה. הוא לא שטח שיועד לפיתוח. הוא היה בתוך התמ"א? בתמ"א 15? יש לכם תמ"א לתעופה, נכון? סגן שר הפנים יואב בן צור: תמ"א 35. יש לנו. יש תמ"א לתעופה, יש בה נקודות. האם השטח שנבחר היה מסומן באותן נקודות? הוא נחשב חלופה לאתר עין שמר שסמוך לאתר הזה. את עונה לי ולא עונה לי. סגן שר הפנים יואב בן צור: בתמ"א עצמה היה רשום כנקודה? בתמ"א 15. התמ"א עצמה היא כבר בת 30 או 40 שנים. סגן שר הפנים יואב בן צור: אבל את משתמשת בה.

יש הליך לאבחון תמ"א 15. אני שאלתי וחבל שזה יהיה בחלל האוויר. אני רוצה לשמוע את רת"ע שישלים לנו את התמונה ואחר כך,

תוכל לשאול כל שאלה שתרצה. האתר הזה, אנחנו מתייחסים אליו כחלופה, כתת-חלופה, של אתר עין שמר שמסומן בתמ"א. אין מגבלה סטטוטורית להקים אותו. סטטוטורית זה ניתן ותוכנית לתשתית לאומית יכולה גם לקבוע את יעוד הקרקע. מאחר ודייקת, אני שוב שואל. נאלצתם לשנות עדכון התמ"א? אפשר לומר שזה עדכון התמ"א. מהווה עדכון התמ"א וזה תהליך.

אני מרגיש כמו בבית משפט או ברפת כשאני צריך לחלוב. רת"ע, רשות תעופה אזרחית, אתם אתנו ב-זום? כן. אני מנהל רת"ע. אני הגורם המקצועי. אני חלק ממשרד התחבורה. לגבי השאלה של צורך לשדה למטוסים, מה שאתם קוראים תעופה כללית, יש צורך והצורך הוא חזק. אני מזכיר לכם ששדה דב גם הוא שימש את התעופה הכללית והוא נסגר. הצורך נובע משום שזה אחד המרכיבים של תעופה. התעופה בנויה למעלה בצד המסחרי ולמטה בצד התעופה הכללית. התעופה הכללית בין היתר מספקת את שירותי הצילום שהמשרד צריך, את שירותי הריסוס, את שירותי האמבולנס ושירותי הדרכה. הצורך הזה הוא ברור לחלוטין. אני רוצה להסביר לכם איך אנשים מכשירים את עצמם בארץ. אנשים מכשירים את עצמם בארץ בגלל שההכשרה יקרה. הם באים בבוקר, עושים את הטיסות, הולכים לעבוד ואחר כך חוזרים. לכן הנושא של מיקום שדה תעופה לתעופה כללית כבר נבחן 15 שנים וצריך להיות איזשהו שדה תעופה במרכז הארץ. אי אפשר לעשות שדה בקצה. אם אתם רוצים לראות דוגמה לשדה נהדר שבנינו בדרום, זה שדה תעופה עובדה ואיך הוא עומד שומם. זאת דוגמה. השדה צריך להיות באזור הביקוש שמתאפיין על ידי אנשים ואלה לא אנשים שבאים רק ליהנות.

אני לא רוצה לבחור פתגם

שאומר מי מרחיק עדותו. לא היית צריך להרחיק עד עובדה כדי לומר ראו דוגמה,

עובדה הוא לא הצורך ואף אחד כאן לא יאמר לך ללכת לעובדה. אנחנו יודעים היכן ממוקם עובדה במפה ובהוויה הישראלית. אל תלעג לאינטליגנציה של היושבים כאן. למה אתה נוזף בי? אני לא נוזף. אתה לא רוצה לקבל את דעתי, תגיד. אני לא נוזף. אתה לא יכול להביא ראיה מעובדה כשמדברים על שדה תעופה אזרחי. אני מראה דוגמא של דבר שבונים אותו והוא לא נמצא במרכז הביקושים. זה אותו הדבר. מי שחושב שאפשר לבנות היום שדה תעופה כללי בראש פינה, לא יצא ממנו שום דבר. למה צריך שדה תעופה כללי? תנו לי לסיים בבקשה.

אם אתם לא רוצים שאני אדבר, אני לא אדבר.

אם מישהו חושב שאפשר לבנות שדה תעופה כללי בחיפה, רק להזכיר לכם ששדה תעופה הרצליה עמד להיסגר, ממש כחודש לפני הסגירה שלו היה בג"צ שפתח אותו, אף אחד מהאנשים לא עבר לחיפה. אנשים התחילו למכור מטוסים. אז אתם יכולים לא לקבל את דעתי. וואו, איזה לחץ. דרך אגב, אני מחדרה. אתם יכולים לא לקבל את דעתי, אבל דעתי המקצועית, דעתנו המקצועית, כבר לאורך שנים אומרת כן, צריך להיות שדה תעופה לתעופה כללית במרכז המדינה. היה רצוי שיהיה

בהרצליה התושבים היום רוצים אותו, זה לא שהם לא רוצים אותו, הם הבינו אבל הוא משית מגבלות בנייה מאוד מאוד גדולות, זה אזור אורבני גדול, ולכן זזנו הכי צפונה שאפשר לזוז בצורה כזאת שזה עדיין מאפשר. דרך אגב,

יוראי. תודה אדוני היושב ראש. רציתי לשאול את נאוה. אחרי שהבנו שיש צורך והגדרת מה הקריטריונים על בסיסם קיבלת את ההחלטה להציב את זה בחדרה, אמרת מה הם הקריטריונים הפוזיטיביים שזה שטח ומרחב אווירי. אלה תנאי סף לבדוק אותם. הייתי רוצה לדעת, מאחר ואני מהרצליה ואני יודע שגם ראשת העיר הקודמת יעל גרמן הגדירה את הדבר הזה כמפגע, את הימצאות שדה התעופה בלב אוכלוסייה אזרחית בעיר גדולה כחדרה או כהרצליה, כמפגע שפוגע באיכות החיים של התושבים, האם הקריטריון הזה של פגיעה אנושה וקשה מאוד באיכות החיים של תושבי חדרה הובאה לידי ביטוי בתהליך קבלת ההחלטות שלכם היכן למקם את השדה? יושבים כאן נציגי תושבי העיר, ואני לא יודע, הנציג של רת"ע אמר שתושבי הרצליה רוצים את זה.

ראש עיריית הרצליה שמייצג את תושבי הרצליה וגם הקודמת מתנגדים להימצאות השדה שם. בהרצליה יש תושבים שהם בעד. בסדר. אני מדבר על מרבית התושבים. נשמע גם אותם. הייתי רוצה לשמוע האם הקריטריון של פגיעה באיכות החיים של התושבים וסכנה כתוצאה מהפעלת שדה הובאה לידי ביטוי ואיזה משקל נתתם לה. אכן יש קבוצה לא קטנה של תושבי הרצליה שהיום היו שמחים שהשדה יישאר. אנחנו אחר כך נשמע את צבי דותן והוא יבטא את עצמו היטב. אבל השאלה שלך, אולי תגדיר לי איך אתה מודד פגיעה אנושה וקשה. אמר לך יואל. אמר לך מכירת מטוסים של עשרה אנשים במדינת ישראל שמכרו מטוסים, ואני זזתי באי נוחות על כיסאי וממש ממש כאב לי וזה זעזע אותי.

רוצה לשאול מה זאת פגיעה אנושה וקשה. כשמתכננים, יש קריטריונים, יש הנחות ויש מוסכמות שלפיהן אתה בודק. לדוגמה, לעניין הרעש, נבחנים ספי רעש מסוימים, בוחנים היכן נעשית ההקפה של המטוס מעל השדה, היכן הוא ינחת, לאן הוא ימריא ולפי זה מדרגים את עקומות הרעש ועל מי הן ישפיעו ועל מה הן ישפיעו. לפי הבדיקות שאנחנו עשינו, לרשויות יש אמנם השגות נגד הבדיקות ואנחנו צריכים לברר את העניין הזה, אנחנו סבורים על פי כל העבודה שנעשתה עד היום, עוד לפני שהוכנה התוכנית המפורטת שהיא בהליכים כרגע, שלא תהיה חריגה מהקריטריונים בתחום הרעש. אבל זה נושא שכנראה הוא עולה לוויכוח. זה נושא שאף פעם אי אפשר יהיה לקבל עליו שום התחייבות ושום בטוחה. לשיטתך הימצאות השדה בהרצליה היא לא פוגעת באופן קשה? זאת לא השאלה. אם את חושבת שזה לא מפגע שם וגם באופן דומה זה לא יהווה מפגע בחדר, יכול להיות שיש לנו הבדלי גישות ואיך זה פוגע בחיים של התושבים ובאיכות חייהם. אנחנו בוחנים את האתר.

זה מינהל התכנון. אנחנו בודקים האם השדה החדש המוצע, האם הוא עומד בסטנדרטים התכנוניים המקובלים. זה מה שאנחנו עושים. אדוני היושב ראש, אני רוצה לשאול אותך האם בין כל החלופות שהיו, גם שדה התעופה בעטרות נבחן כחלופה? אם אנחנו מביאים את שדה התעופה בהרצליה ומעבירים אותו לחניית מטוסים בעטרות, שם אנחנו כמעט ולא פוגעים במרקם החיים של התושבים. האם גם החלופה הזו נבחנה? היא נבחנה.

ההצעה של פיצול שימושים, של חניה פה, בדק שם וצילום אוויר כאן,

אבל זה לא נמצא כפתרון באמת מוצלח. אז הפתרון הוא לקחת שדה אחד, לרכז בו את הכול ולפגוע בכל התושבים בחדרה? אם המדינה החליטה שהיא צריכה שדה נוסף לתעופה הכללית, יהיה שדה שהוא יכול לתפקד.

את אומרת לי שהחלופה של עטרות נבחנה והיא לא נמצאת מתאימה עטרות לא יכולה לקבל את כל הפונקציות של שדה תעופה. למה צריך הכול? למה לא לפזר? היום בשדה התעופה בהרצליה יש 25 אחוזים מהתעופה הכללית. התכולה. אתם רוצים שדה שיעברו אליו 80 אחוזים ומה שבעצם אתם עושים, קודם כל אתם מייבשים את כל שאר שדות התעופה ברחבי הארץ, אתם ממקמים את הכול שוב במרכז, מייבשים את הפריפריה ואני אומרת לכם שבעיניי יש כאן כדי שהם יוכלו לגבות דמי שימוש אולי היבט של כסף. נשמע לי שיש כאן בעלי הון עם מטוסים שכל מה שהם רוצים זה שהם יצטרכו בבוקר לקום ולנסוע 10 דקות לשדה התעופה. צריך לקחת בחשבון שיש את שדה התעופה בעטרות שמיובש מזה שנים. אפשר להשתמש בו. שדה תימן. מגידו. ראשון לציון.

אולי אפשר לרכז בהם. לכל חלופה יש גם את האילוצים. שדה תימן הוא פעיל בסופי שבוע בעיקר. במהלך השבוע המרחב האווירי שם ממש מוגבל. אם היה לו מרחב אווירי, יכול להיות שהוא היה חלופה טובה. למה דווקא בחרתם את חדרה כשאתם יודעים שיש בעיות תכנוניות בחדרה? יש להם צרות אחרות נוספות. אז להעמיס עליהם גם שדה תעופה? אנחנו רוצים לשמוע עכשיו את רון שגן, מחזיק תיק הנדסה ויושב ראש ועדת משנה לתכנון בעיריית חדרה. בבקשה. תודה יושבי הראש, חברי הכנסת. אנחנו הגענו אליכם היום לעצור תהליך שאם היו מספרים לי עליו בלי לומר היכן הוא קורה, לא הייתי מאמין שזאת מדינת ישראל.

תת"ל 74 נולדה בחטא, מתוך איזשהו רצון כן וראוי להוריד את מחירי הדיור במקום נחשק כמו אזור הרצליה לטובת תכנון של יחידות דיור ואחרי מאבק של 15 שנים של תושבי הרצליה, קפץ הוותמ"ל על המציאה הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים ואמר קדימה, הנה יש לנו וין-וין לכולם. אמר לבית המשפט שאנחנו רוצים ללכת ולבנות, רק מה, צריך להיפטר איכשהו מהצ'ופצ'יק הזה, משדה התעופה בהרצליה, שהוא מעין תחביב איזוטרי למתי מעט והגם שהתחביב לגיטימי, הוא תשתית לאומית בערך כמו שמגרש גולף הוא תשתית לאומית. זו הרמה פחות או יותר. רת"ע רש"ת - מעניין, כתבתי את זה לפני הדיון וזה צלח יסבירו לכם שהנה נגמרים הטייסים העבריים באל על ורחמנא ליצלן אנחנו עוד רגע נצא למיקור חוץ ושמעתי את זה בהודו או בטייוואן. אין ביטחון תעופתי ונגמרה הציונות. זאת בערך הגישה. יש לך מזל שלא שלחו אותך לאינדונזיה.

לא משנה ש-85 אחוזים מהטייסים המסחריים מוכשרים באל על וגם אלה שלא, לרוב בוחרים משיקולי כסף ורגולציה לעשות את זה בחוץ לארץ, גם היום. לא זו בלבד אלא גם הדוחות של רת"ע מראים, כשבודקים אותם ואני בדקתי את הדוחות של רת"ע על ירידה לאורך השנים במספר הטייסים שמוכשרים על ידם,

לא מראה את הצורך. אבל מה זה משנה, המציאות לא משנה להם. התכלית של רש"ת היא כלכלית. המטרה שלה היא הרי להקים ולהפעיל שדות תעופה והיא היזם והגוף שאמון על בחירת החלופות, ואגב,

היה ראוי לציין שהם הצטמצמו מ-44 ל-17 בשלב האפס כי חיל האוויר התנגד. אני בעוונותיי עושה שם כמה עשרות שנים מילואים ולא ראיתי איזה דין ודברים לאור הצורך האזרחי החמור. מה שקורה זה שהיזם מגדיר את הקריטריונים, בוחר את צוות התכנון, הזנב מכשכש בכלב. זה בערך כמו שתנובה תחליט מה מחירי החלב או שיבואני המכוניות יאמרו מה סל הרכב. זה בערך אותה סיטואציה. מה שמדהים בדבר הזה הוא שהקמת שדה תעופה היא באמת משימה קשה וסבוכה. התקנות,

זאת לא משימה פשוטה לאנשי תכנון, בטח במדינה שהריבון האווירי הוא חיל האוויר. אני מבין את הוות"ל, הם לא מוכשרים לזה, אין להם את תשומות הזמן והידע כדי לתכנן את זה. הם ילמדו והם יקבלו כל מודל אקוסטי שייתנו להם חברינו בצוות התכנון וזה לא משנה שהמודל האקוסטי השתנה. אתה מדבר בפאתוס, אבל תדייק. יש להם את כל אנשי המקצוע. השאלה אם הם רוצים לעשות כפי שצריך. זו דעתי. אני חושב שהדבר הזה לא בכדי צריך להידון בתמ"א 15, במועצה הארצית. דרך אגב, תמ"א 15(ב) עכשיו יוצאת וזה כמו תינוק. אחרי 30 שנים, יש לנו תכלול אווירי מלא כולל הצרכים האיזוטריים משהו ואתם אומרים שאין תכנון, שזה לא רלוונטי, תמ"א 15 זה ארכאי. אני רוצה לומר שנכנסנו לתהליכים וראינו את המספרים. אנחנו לא מדברים בעלמא, בפאתוס וסיפורים. השדה שתוכנן בפרוגרמה לא נכנס. דיברת על תנאי סף קרקעיים.

שיניתם את האפיון של השדה.

הוכחנו לכם את זה במספרים אצלכם בוות"ל. זאת עובדה. עם מספרים אי אפשר להתווכח. יתבטלו שדות בגלל התנגשות עם שדות קיימים אבל לא בגלל התנגשות עם עין שמר. יש שם עלות העתקת תשתיות אסטרונומית ואף אחד לא מדבר על כסף. אף אחד לא מדבר על כסף, על כמה עולה לבנות את השדה הזה. בסוף גם המודל החישובי הוא מודל שאף אחד לא מסוגל בכלל לחתום עליו. בא פרופסור לסטטיסטיקה, וזה לא פרופסור להשכרה, הוא עושה את זה בהתנדבות, הוא לא צריך את הכסף שלנו ואומר שכך לא עושים אחד ועוד אחד, יצא לכם אחד ועוד אחד שווה 11. זה הוא אומר. מרוב שזה היה חמור, הוא התנדב לעשות את הדבר הזה. נא לסכם. אני מסכם.

אנחנו לא צמיתים שעברנו במקרה בנחלה של רת"ע. הצורך של הציבור, הפגיעה שיכולה להיות ב-200,000 תושבים, פוטנציאל הפיתוח, התחדשות עירונית באזור הזה של חדרה שבכלל לא הגיע לשולחן התכנון הוא משהו שלא נשקל והוא הרבה יותר חשוב מהצורך של 35 מדריכי טיסה וכך וכך טייסים לשמר את התחביב שלהם. בסופו של יום אין דרך הגיונית להצדיק העתקה של מפגע שהיה על 100,000 תושבים במקום אחד למקום אחר שבמקרה קוראים לו חדרה ומנשה, שם יש 200,000 תושבים.

צבי דותן. נשמע גישה תומכת. תודה. שלום לכם.

ברכות לחברת הכנסת מיקי חיימוביץ' ולחבר הכנסת יעקב מרגי, שני יושבי ראש הוועדות החשובות. אני תושב הרצליה, גר בסמיכות לשדה 40 שנים. כשהמטוס שם, אני יכול להבחין אם מדובר בטייס או בטייסת, כך שתבינו את הרעש שנובע מהמטוסים שעוברים מעל ביתי. אני גם מוביל את המהלך להשארת שדה התעופה בהרצליה ותכף תשאלו מה הפתרונות שאני מציע לכם. אני מוביל את המאבק של תושבי הרצליה מזה חמש שנים להשארת השדה. יש לנו מעל 2,000 חתימות של בתי אב, תושבים שדורשים שהשדה יישאר. לפני שלושה חודשים 67 אחוזים מכלל תושבי הרצליה רוצים שהשדה יישאר. אני חייב לציין שני דברים. העלו כאן את הנושא של העבודות להעברת השדה למקום אחר. יש לנו כל כך הרבה הוצאות עכשיו, תשאירו את המצב כפי שהוא. מעבר לזה, אנחנו שמחים עם הרעש שיש שם. אנחנו מעל 2,000 בתי אב שמתגוררים בשכונות שצמודות לשדה. אני בוועד השכונה ומטעם ועד השכונה מוביל את המאבק הזה להשארת השדה. יש פתרון. יש אפשרות להשאיר את השדה. העברנו לכם תוכנית מדויקת של אלפי יחידות דיור סביב השדות שנשארו כאן שאפשר לקנות אותם ולהשאיר את השדה. אז בא פתרון לגואל. חבר'ה, נחסוך מתושבי חדרה את הסבל ואנחנו מוכנים להשאיר את המצב הזה שקיים. אם נעשה מה שאתה מבקש, יהיה משעמם כאן. אני לא צוחק. אני חייב לציין שאנחנו לא רואים את אחת הטענות הגדולות. חבר'ה, תקשיבו לתושבים שלכם. זה מה שאני רוצה לומר. אנחנו האזרחים שלכם. אנחנו היינו בכל ישיבות הבג"צ וביקשנו מבית המשפט העליון שדן בנושא שישאירו את השדה כאן. אנחנו נותנים לכם פתרון נפלא. לא צריך להוציא עשרות מיליוני שקלים, מאות מיליוני שקלים אלא אפשר לבנות יחידות דיור כמו

תודה על העמדה. מצד אחד יש תושבים שהשדה נמצא היום ופועל והם רוצים שיישאר. נכון שראשי הרשויות שלהם לא באותה דעה. כנראה יש צורך אחר שהתושבים לא רלוונטיים בשיקולים. יש את תושבי חדרה והסביבה, לאו דווקא חדרה, שלא רוצים לקבל את השדה. מי אתם בכלל? למה שישמעו את התושבים? הייתי יושב ראש ועדת חינוך, אמנם תקפתי את מי שאמר את זה, אבל זה נראה דומה ואני הגון ואני מביא גם דוגמאות שאני לא אהבתי אותן. הייתה שביתה של מועצת התלמידים והנוער הארצית, שביתת מגן. אני אומר לכם שכל כך נהניתי מהיוזמה האזרחית הזו של התלמידים בגלל שארגון המורים לא הסתדרות המורים השבית את הטיולים השנתיים. אחרי 600 דיונים של ועדת החינוך שהוא לא מצא לנכון לבוא להשפיע על מערכת החינוך, הוא בא ואמר שהם מתנהגים כאילו לקחו להם את הסוכרייה על מקל מהפה. לא נשארתי חייב. אמרתי לו מה אני חושב עליו. אני אומר שהתחושה כאן שיש קבוצה קולנית שכנראה לקחו להם את הסוכרייה על מקל מהפה.

אם התושבים בהרצליה רוצים את השדה במקום ותושבים שאמורים לקבל בכפייה לא מעוניינים ויש כאן צורך אחר - נאוה, את אמרת לי שאתם קודם כל מזהים צרכים. כנראה זיהיתם צרכים חלקיים, רק של חלק מההוויה הישראלית. יש כאן צרכים של אוכלוסיות שלא לקחתם אותם בחשבון. תודה צבי. אנחנו נתקדם בדיון. מילת סיום. אני חושב שיש יתרון טוב. הפעילות הזאת צריכה להמשיך.

התושבים,

מעל 2,000 בתי אב חתמו על עצומה להשאיר את השדה. לפני שלושה חודשים העברתי סקר 67 אחוזים מתושבי הרצליה רוצים שהשדה יישאר על מקומו. פתרנו את הבעיה של חדרה, של עין שמר, של כל המקומות. יש פתרון קיים שעובד כל כך הרבה שנים, שישמרו עליו. תשמרו עליו. 90 אחוזים מהתושבים שגרים סביבו רוצים בכך.

יש מי שרוצה ויש מי שלא רוצה. אז גמרנו את הסיפור. מה עמדת משרד הפנים?

באת מאוחר. הרבי שלי לא היה נותן לי שאיחר לשיעור לשמוע עוד פעם. אתה מבאר שבע. אנחנו ירושלמים. אלה כללים אחרים. שאלה לנאווה. תאמרי לנו לצורך הידיעה,

כדי להשלים כאן את הדיון, כמה יחידות דיור מתוכננות באזור המפונה? אני לא רוצה לשגות בפרטים, אבל מדובר על עשרות אלפים. 16,000. תושב שרוצה מטוסים ורעש מעל הראש שלו, הוא מעדיף 120 מטוסים יפים ולבנים בשמים - זה נותן גם תחושה של יוקרה - מאשר מפלצות בטון ופקקים ועוד דברים אחרים שיהיו לו בתקופה. צבי, תודה. אביהו האן מעיריית חיפה, בבקשה. תודה רבה חבר הכנסת מרגי וחברת הכנסת חיימוביץ'. אני רוצה לייצג כאן את עמדת תושבי חיפה ובעיקר גם את עמדת הסיעות הגדולות במועצת עיריית חיפה שמתנגדות בצורה נמרצת להעברת שדה התעופה הכללית של הרצליה לחיפה. לנו בחיפה - וזה דבר ידוע וברור יש את הבעיות הקשות שלנו של מפרץ חיפה. יש לנו את המפעלים המסוכנים הפטרוכימיים,

את מכלי תש"ן, יש לנו הרבה מאוד רכיבים מסוכנים שנמצאים על הקרקע באזורי ההמראה והנחיתה של שדה התעופה. להביא היום עוד עשרות מטוסים קלים לחיפה לצורכי פנאי או הדרכה, זה דבר מסוכן מאוד. אנחנו מאוד חושים מאירוע שיכול להיות אירוע קולוסאלי מסוכן עם תופעת דומינו בה מטוס פייפר נופל על אחד המכלים של מפעלי בז"ן או מכלי תש"ן ויוצר תגובת שרשרת שיכולה לייצר כאן אסון נוראי בחיפה. תושבי חיפה סובלים קשות מהבעיות השונות שיש לנו מהמפרץ ועכשיו להביא לנו גם את בעיות התעופה הכללית עם רעש מעל ראשינו, זאת פגיעה קשה באיכות החיים של התושבים עם זמזומים אין סופיים שיהיו מעל ראשינו זה דבר אחרון שאנחנו צריכים. אנחנו מנסים לייצר לנו בחיפה את הפתרונות שלנו בנושאים של מפרץ חיפה ואנחנו לא רוצים להביא לנו עכשיו את הבעיות הקשות שיש עם התעופה הכללית. אנחנו לא נכנסים לשיקולים של הוועדה או של המערכות התכנוניות היכן למקם את השדה, אבל חיפה היא לא המקום למקם את התעופה הכללית. צר לי שראש העיר שלחה מכתב עם חברי מועצות מעמק יזרעאל בנושא הזה וזה לא על דעת תושבי חיפה.

אני מזמין אותך לנצל את מיקי חיימוביץ' בקדנציה הזו לגבי כל המפגעים בחיפה, בוועדת הפנים והגנת הסביבה. מיקי עושה עבודה נפלאה. אנחנו בקשר.

בוקר טוב לכולם ולחברי הכנסת ותודה שאתם מאפשרים לי לדבר. אני נציג של ועד אגודת התעופה הכללית. אנחנו אלה שהצלחנו להשאיר את הרצליה פתוח בדיוק לפני חמש שנים, יום לפני שהוא נסגר וטוב שכך. אני רוצה להבהיר ששדה התעופה בהרצליה הוא הלב של התעופה הכללית במדינת ישראל. השתקת או הפסקת הפעילות של שדה התעופה בהרצליה או להעביר אותו למקום אחר, זה כמו לעקור לב ולהשתיל אותו בראש או ברגליים. זה לא עובד. אם שדה התעופה הרצליה ייסגר, חסל סדר תעופה כללית במדינת ישראל. זה ברמה כזאת שהמדינה צריכה להחליט האם היא רוצה תעופה או שאיננה רוצה תעופה. אם היא רוצה תעופה, היא חייבת להשאיר את שדה התעופה הרצליה פעיל לפחות עד שתימצא לו חלופה אחרת פועלת במרכז הארץ והדגש הוא על מרכז הארץ. זה מופנה לחברת הכנסת מיקי חיימוביץ' שמנסה לחזק פריפריה על ידי כך שתעביר פעילות לפריפריה.

תסביר לנו למה.

פירושו לתת אפשרות לטוס ממרכז הארץ לפריפריה ולא להעביר פעילות שבסוף תתאיין ולא יצא ממנה כלום. תרשה לחברת הכנסת מיקי חיימוביץ' לשאול אותך. האם אתה יכול לאפיין לנו את הפעילות בשדה התעופה בהרצליה, כמה מטוסים יש שם, איזה סוגים של טייסות, איזו פעילות מתקיימת שם, כדי שנבין. הרי זה לא שיש שם שאטל מהרצליה למטולה או דברים מהסוג הזה. יש שם פעילות של בתי ספר לטיסה, יש שם פעילות של אנשים שזה התחביב שלהם ושבעיקר באים לטוס בסופי שבוע עם המטוסים שלהם. אני רוצה שתאפיין לנו את הפעילות בשדה התעופה בהרצליה ומדוע אי אפשר לחלק אותה בין שדות תעופה אחרים. מגידו לא כל כך רחוקה או הרצליה או עטרות או מקומות אחרים. למה אי אפשר לפצל את זה בין שדות תעופה אחרים? אני אשמח לקבל תשובה. תודה על השאלה כי זאת הזדמנות נהדרת להסביר שלהרצליה איפה שהוא יש אצל הרבה מהאוכלוסייה תדמית שזה החצר האחורית של הילדים העשירים שיש להם שם מטוס פרטי והם באים בשישי-שבת כדי לעשות כיף חיים, עשירי המדינה, אבל לא כך הוא. הרצליה היא הלב של התעופה הכללית. יש שם בתי ספר לטיסה שמייצרים 85 עד 90 אחוזים מבעלי הרישיונות החדשים. למה בן אדם שנוסע לבית ספר לטיסה לא יכול לנסוע 50 או 60 קילומטרים דרומה ולמה הוא צריך לנסוע להרצליה? אם הוא לומד טיסה, למה הוא צריך לנסוע להרצליה? אני אסביר. קודם כל, חשוב להסביר את העניין הזה שהכול צריך להיות במקום אחד כי אותו מטוס שמשמש בבוקר לטיסת הדרכה עם אותו מדריך טיס שעולה לאוויר לחצי שעה-שעה לאזור אימונים קרוב בהרצליה, המטוס הזה נוחת וחצי שעה אחר כך הוא עולה לטיסת צילום עם ציוד צילום וטס ומצלם את הארץ בעיקר לעבודות של תעשיות ביטחוניות, של רשויות מקומיות, עבור מדינת ישראל. אותו מטוס, כשהוא נוחת, הוא צריך אחר כך לנסוע דקה וחצי למוסך כי הייתה לו תקלה, כי אם התקלה הזאת לא תטופל, המטוס מקורקע בראש פינה ואין איך לתקן אותו. אותו מטוס עושה את הטיסות את טיסות הכיבוי, את טיסות האמבולנס וניסויים לתעשיות הביטחוניות וכן הלאה. העניין הזה של חלוקת הפעילות של הרצליה בין מספר שדות, אני מזמין אותך חברת הכנסת יחימוביץ' לביקור בשדה התעופה בהרצליה על מנת להבין את המטריה מבפנים. אינני מתכוון אליך אישית אבל יש איזושהי גישה פופוליסטית בציבור שתעופה זה מזיק, זה דבר רע, זה מרעיש, זה מפגע. התעופה עושה הרבה טוב למדינת ישראל. אף אחד לא חולק עליך. הכשרת הטייסים שהולכים לאל על מתחילה בשדה התעופה בהרצליה. כמו שאמר מר יואל פלדשו מנהל רת"ע, הסטודנטים שלומדים טיס, אלה סטודנטים שאוספים אגורה לאגורה ומכספם האחרון באים ללמוד טיסה. הם באים בבוקר, עושים שיעור, הולכים אחר כך לעבודה, חוזרים אחרי הצוהריים, באים לעוד שיעור. כך זה עובד. יש בית ספר לטיסה בראשון לציון, אם אני לא טועה.

בראשון לציון זה מנחת מטוסי אולטרה לייט. מטוסי אולטרה לייט אלה אינם מטוסי התעופה הכללית. אלה מטוסים מסוג אחר שמי שמטיס אותם איננו רשאי להטיס מטוסים של התעופה הכללית אלא אם יש לו רישיון נוסף. האם הם יכולים לנחות בשדה התעופה בראשון לציון?

אי אפשר. המנחת שם איננו מאפשר. הוא גם צמוד לשדה התעופה של פלמחים ומפריע לו. זה בלתי אפשרי. מה לגבי מגידו? קודם התחלתי לומר שאם סוגרים את שדה התעופה בהרצליה, תשימו לב ששום מטוס לא יוכל להמריא ולנחות בכל הקטע של מדינת ישראל שמשתרע מחיפה בצפון ועד שדה התעופה רמון של אילת בדרום. בנמל התעופה בן גוריון אנחנו איננו רשאים לנחות בגלל הפעילות הענפה שבו, שלצערי כרגע מושהה בגלל הקורונה אבל במוקדם או במאוחר הוא יחזור לקדמותו. לא יתכן מצב שבמדינת ישראל מטוס לא יוכל להמריא ולנחות בכל המרחב האווירי שבין חיפה לבין שדה התעופה רמון. אתה בכוונה מדלג על שדה תימן? זה מקרי שאתה מדלג עליו? שדה תימן הוא מנחת שמופעל בהפעלה פרטית. כנ"ל מגידו. נעשה לו התאמות. בשדה תימן? מי יבוא לשדה תימן ללמוד לטוס? חבל ארץ נידח. יצא המרצע מן

גם אם נתפשר אתכם על שדה תימן, עדיין בכל המרחב שבין חיפה בצפון לשדה תימן בדרום, מטוס לא יוכל להמריא. 40 דקות לכל כיוון. מה שהבריטים הבינו בשנות ה-30 של המאה הקודמת והשאירו לנו ים של שדות תעופה, מדינת ישראל מסרבת להבין עד היום. לא יתכן מצב שתעופה לא תוכל להתקיים. בכל המרחב בין חיפה לשדה תימן, מטוס לא יוכל להמריא ולנחות. תודה. דעה לגיטימית, חשובה והיא נשמעה.

ראש מועצה אזורית טבעון? אם הוא לא אתנו, נמשיך לשרית גולן. בוקר טוב לכולם ותודה על הזכות לדבר. אני אדבר כיושבת ראש איגוד ערים במפרץ חיפה והסביבה. לכאורה על פניו הדיון על כן שדה תעופה בחדרה או לא שדה תעופה בחדרה, פחות רלוונטי לנו אבל בסופו של דבר כמו כל דבר שבוחנים למה אפשר לזרוק את כל המפגעים הסביבתיים האפשריים, אז חיפה עולה כאופציה על הפרק והנה עוד פעם אנחנו מדברים על כך שאת כל 80 האחוזים מהתעופה הכללית במדינת ישראל, מהרצליה, אפשר יהיה להעביר לחיפה ולשדה תימן. כפי ששמעתם, המנחת בשדה תימן לא רלוונטי והוא בהפעלה פרטית ולכן כולנו ניתקע עם מטוסים קלים ומפריעים מאוד בחיפה. חשוב לי לציין בפני כל חברי הוועדה שכשאתם מדברים על ההשלכות הסביבתיות העלולות להיות מהקמת שדה בחדרה, כולל הפרעה למסדרון האקולוגי, מטרדי רעש ומטרדים סביבתיים אחרים, אתם יודעים שהבעיות האלה קיימות גם בפריפריה. הפטרונות הזאת שבאה ואומרת בואו נחזק את הפריפריה ועל הדרך נזרוק לה את כל המפגעים הסביבתיים, בסוף היא רק מנציחה את המעמד החברתי והסביבתי הרעוע של אותם ישובים. לגופו של עניין. מה שחשוב לי לומר, ולצערי לא עלה כאן בכלל לאורך כל הדיון הארוך, זה שאם יש דבר שמפריע לתושבים היום יותר ממטוסי נוסעים בינוניים וגדולים, אלה מטוסים קלים בטיסות הפייפרים. בשנה האחרונה מאז בית עובד נסגר והעבירו אלינו חלק מטיסות הפייפרים, איגוד ערים קיבל מאות תלונות על מפגעי רעש מטיסות פייפרים וכמובן אף פעם זה לא עובר את החוק פשוט כי אין תקנות לרעש שחוקקו לאזור שלנו. לכן זה מאוד נוח לומר שאין להם מעבר על חוקי הרעש אבל המטרדים הם מטרדים סביבתיים. הדבר הנורא מכל ואף אחד מכם לא דיבר עליו זה אוזלת היד שבאכיפה כנגד טייסי מטוסים, טייסי התעופה הקלה שחורגים מהנתיבים שלהם. שדה תעופה בחיפה הוא לא שדה למכשירים, אין בו אפילו מכ"ם.

המסר הובן. המסר הועבר. תודה רבה לך. אני אסיים בעוד משפט אחד. כל החלטה צריכה לבוא עם מסר ברור שאף ישוב במדינת ישראל לא צריך להיפגע ובטח רת"ע חייבת להגביר את האכיפה לרבות כל האמצעים הטכנולוגיים כי מה שאני שומעת בשנה האחרונה זה שמותר לכל טייס לחרוג מנתיבי הטיסה שלו. תודה רבה לך. תודה. נקודה. אני רוצה לפנות אל יעל לביא אפרת, רכזת מחוז חיפה, החברה להגנת הטבע. לא מספיק מדברים על ההיבטים הסביבתיים של שדה התעופה בחדרה. אם את יכולה להוסיף על זה, אני אשמח. אני אשמח. יש לי את הזכות ואת הכבוד לדבר בשם הטבע בארץ ובשם הנופים בארץ. בשבילי זה מעשה של אהבת הארץ הזאת. אם יורשה לי להציג מצגת של ממש שקופיות ספורות, כי אין טוב ממראה עיניים. אין לנו זמן וגם טכנולוגית זה קצת בעייתי.

זה מסוג הדברים שצריך לעשות אותם מראש ולהעביר אותם אלינו. את לא יכולה לשלוט ב-זום אלא אנחנו שולטים בו. לא נוכל הפעם להציג את המצגת.

נדבר בלי מצגת ואתם תאלצו להאמין למראה העיניים שאני מספרת לכם עליו ולא לראות אותו במו עיניכם. אנחנו מדברים על אזור שלא בכדי הוא הוגדר כמכלול נוף בתמ"א 35. שאל היושב ראש בצדק רב האם נאלצו לשנות תמ"אות והתשובה היא שלוות"ל יש סמכות מאוד יוצאת דופן לחרוג גם מתוכניות מתאר ארציות, כולל תוכנית המתאר הארצית אולי הכי אסטרטגית שיש למדינת ישראל, תמ"א 35 שמגדירה מה לפיתוח ומה לשימור. במרחב שבלבו שדה התעופה הזה מתוכנן ומקודם, יש בתמ"א 35 מרקם שמור משולב, מכלול נוף פרדסי השרון, מדלב נחלים, מסדרון אקולוגי. כל הגנה אסטרטגית אפשרית ברמת תוכנית מתאר ארצית קיימת כאן. המשקל שתוכנית המתאר הארצית הזאת קיבלה בתוך השיקולים הוא 1.8 אחוז. זה אומר לנו שהוות"ל אפילו לא הביט על האסטרטגיה הלאומית הזאת. הדבר היחידי שמקנה ודאות ארוכת טווח בניהול הפיתוח והפתוח, בעצם לא יכול היה להשפיע על התהליך. צריך לומר לטובת מינהל התכנון שהוא מקדם בשלבים כבר מאוד מאוד מתקדמים תוכנית אסטרטגית משולבת שיש בה מענה אסטרטגי להרבה מהצרכים של מדינת ישראל כמו תשתית, דיור, תעסוקה וגם שטחים פתוחים. בשטחים פתוחים התוכנית האסטרטגית הזאת רואה חוסרים, גוזרת יעדים, מסדרונות אקולוגיים, חקלאות, נוף והם ממש בשורה הראשונה של היעדים האלה. גם מהתוכנית הזאת, גם מהעבודה הזאת של אותו מינהל תכנון ממש, הוות"ל מתעלם. צריך לומר שהמחוזות היום כבר מרימים את הכפפה הזאת של מטה מינהל התכנון, מתכננים מסדרונות אקולוגיים והם כבר בשלב מתקדם באזור המרכז וגם במחוז חיפה. האזור הזה בדיוק נמצא בין המחוזות ואין ספק שהוא בלב סוגיית השימור כאשר אזור התעופה עצמו בעצם עובר מעל גופי מים, חלקם גופי מים טבעיים, שמורת הטבע ביצת זיתא, שטח ההצפה שלה עם מגוון ביולוגי. הייתם יכולים לראות תמונות של בעלי חיים וצמחים מאוד ייחודיים ונדירים במרחב הזה. יחד עם נחל חדרה ובריכות הדגים של גן שמואל, יש בעצם אזור מאוד ייחודי שאמנם בדיון בוות"ל, מנכ"ל רת"ע אמר שהציפורים לא מהוות איום ולא יוטלו מגבלות, אבל אנחנו יודעים - - - המטוסים מהווים על הציפורים. יש שורה של תוכניות שלמרות ההצהרה של רת"ע הם הגישו התנגדויות לתוכניות שעלולות למשוך ציפורים בשורה התחתונה אני אומר שאנחנו בדיון שמתקיים בוועדת הכלכלה ואני מצפה שבתוך החשבון הכלכלי לא נראה רק את התועלת שיכולה לנבוע משדה תעופה והמענה ללימודי הטיסה שנמצאים בלב השאלה האם חייבים לרכז - - - סליחה, ממה את מתרשמת עד עכשיו בדיון? שרק השיקול הכלכלי קיים?

זה מה שאני רוצה לומר. אני חושבת שאדוני יתחבר למה שאני אומר. אני חושבת של כף המאזניים מנגד יש שווי שאנחנו לא נוהגים לספור אותו. הוא לא כלכלה שהולכת בכסף אל הכיס. זה השווי של החקלאות, של העצמאות התזונתית, של שטחים פתוחים, של הרווחה שאנשים מפיקים מיציאה אל השטחים הפתוחים. ראינו את זה בתקופת הקורונה. חופש התנועה של רכיבת האופניים של הפנאי והשווי הזה צריך להכפיל אותו לא בפרויקט הנקודתי של עכשיו אלא לכל מאות אלפי התושבים אל העתיד, להוון את זה לערך נוכחי של היום ולשאול מה זה שווה. לדעתי אם נדע לעשות את כלכלת הסביבה, נדע לאזן יותר טוב. תודה רבה.

נפנה לחיזקי סיבק, סגן ראשת מועצת עמק חפר. יש לנו אותו? בינתיים נעבור למישהו אחר. ביקש רשות דיבור משה ברגיל, ראש מדור תשתיות אזרחיות במשרד הביטחון.

כבוד רב. בוקר טוב לכל הנכבדים. תודה על רשות הדיבור. אני ראש מדור תשתיות אזרחיות והגבלות בנייה בחיל האוויר. אני עוסק בכל המטריה של התיאום וההגנה על האינטרסים של חיל האוויר אל מול הפעילות האזרחית, האינטרסים האזרחיים. ברשותכם אני אתייחס פחות לפן התכנוני קרקעי אלא יותר להיבט התעופתי במרחב האווירי והאילוצים במרחב. אני כן אפתח ואומר - ואתייחס ספציפית לעניין חדרה שבעצם השדה בחדרה תואם ברבות השנים עם חיל האוויר ומערכת הביטחון ואנחנו בעצם לא התנגדנו לחלופה הזו. חשוב לומר את זה. עדיין לא הושלם התהליך בהיבט של תיאום המרחב האווירי והסימביוזה אל מול הפעילות בעין שמר ואופי הפעילות האווירית שקיימת בה. הדבר הזה עתיד להיות מסוכם והוא בתיאום מול רשות שדות התעופה. יחד עם זאת, אני כן התייחס לחלופה או לאפשרות של העתקת חלק מהפעילות האווירית כפי שהוצעה לשדות אחרים.

בהקשר המקצועי תעופתי חשוב לי לומר שחלק מהמנחתים אני יכול לפרט יותר אבל כרגע אני אשאיר את זה ברמה הכללית יש מורכבות ותלוי באופי הפעילות האזרחית המבוקשת להכניס למרחב האווירי הצבאי. מטבע הדברים חלק מהמרחבים, חלק מהמנחתים, סביבם טסים מסוקים בגובה נמוך או מטוסי קרב או תהליכי הצטרפות, עזיבה וכולי. אני לא אלאה בפרטים מקצועיים. כן אומר שלא ניתן להכניס כל פעילות לכל מנחת. למשל, בית ספר לטיסה בשדה תימן, דבר שהוא לא מובן מאליו לא בגלל שהפעילות הזאת לא חשובה ומבורכת אלא זה עלול להביא לאירועי בטיחות די משמעותיים. זה מרחב אווירי מאוד עמוס. כך לגבי מגידו

אני לא רוצה להעמיס כי זמן הדיון די קצר, אבל המסר המרכזי הוא שהמרחב האווירי הוא דבר שמשפיע גם על אופי הפעילות במנחת או בשדה המבוקש לקידום וזה דבר שהיה חשוב לי לומר. זה לא טריביאלי לשנע פעילות כזו או אחרת לכל מנחת וחשוב להכיר את זה. למגידו הם מתנגדים? הוא אמר לך. בקיצור, במציאות הביטחונית שלנו האפשרויות מצומצמות. הוא גם אמר, בין היתר, שאפשר לפזר פעילות. הבנתי, אלא אם כן תתקן אותי. ניתן לבחון לפזר את הפעילות של הרצליה לכמה מקומות כי יכול להיות שכאן זאת פעילות מסוימת תתאים ולמקום השני תתאים הפעילות השנייה. אם רוצים, השאלה אם רוצים ומתאמצים. הדבר הזה נדון היום במסגרת ועדת עורכים של תמ"א 15(2) ובעצם להסדיר את השימושים בגין כל מנחת ומנחת, מה אופי הפעילות שבעצם אחד האילוצים או הפילטרים שמשפיעים הוא המרחב האווירי כי אתה יכול להקים שדה, נתב"ג נוסף על הקרקע, אבל המרחב האווירי לא יאפשר הלכה למעשה לממש אותו. לכן חשוב מה שקורה בשמים ולא רק על הקרקע. יש מקומות שאכן ניתן להטמיע פעילות מסוימת. השאלה היא האם אתם בוחנים את פיזור הפעילות או רק העתקת פעילות שלמה ואפילו דלה שלה, כי זה בעצם מה שעכשיו מתוכנן. האם נבדקת האופציה של פיזור הפעילויות בין שדות התעופה שכבר קיימים? התשובה היא כן. חיל האוויר, מערכת הביטחון שותפה לתהליך שנעשה במסגרת תמ"א 15(2), כפי שאמרתי קודם, ואנחנו בעצם מנסים ככל הניתן לאפשר היכן שניתן פעילות כמובן אזרחית. זו האג'נדה המרכזית, לאפשר אבל אני אומר עוד פעם שמבחינה מקצועית לא ניתן בכל מקום לאפשר את זה, ראשית, מבחינת גמישות ופעילות מבצעית של חיל האוויר, ושנית, מבחינת בטיחות טיסה לשני הצדדים או במקומות שלא נכון לממש אותם כי אנחנו מבינים שזה לא אפשרי. ברמה הכי פרקטית שיש, אנחנו יכולים לצבוע את זה לכל מנחת שתבקשו אבל במסגרת תמ"א 15(2) ניתן לראות בפרוטרוט כל מנחת ומנחת מה השימושים. תודה. אני אומר לך ידידי ראש מועצה אזורית שער מנשה ולידידי ראש עיריית חדרה, עמק חפר עד בואך חיפה, לפי המציאות של חיל האוויר וההתנגדויות שלהם - נראה לי שאתם ביעד פגיעה חזק כי זכות הווטו, שמעתם אותה, של חיל האוויר.

אזרחיים נוספים כשהלחץ היכן להקים אותם היה. אני אומר לכם הערת אזהרה לא בטאבו אלא בדיון. צפו פגיעה אם לא תתנהלו כמו שצריך, לא תשלבו ידיים ולא תצפו פני עתיד. אנא צפו פגיעה. אני לא אופטימי. אני שומע ואני יודע את זכות הווטו המוחלטת הזו של הצבא, בלי לבדוק אותה.

אנחנו מבקשים מהם להתייעל כלכלית כי פעם אמרו שאי אפשר לגעת,

אני אומר לכם שגם בקטע הזה של השימוש האווירי במדינת ישראל, עם כל הכבוד והצורך ואנחנו הכי פטריוטים, אנא, קצת תתגמשו.

לכם מותר להתרווח, לקבוע. המסוקים כאן, תפסתם לנו 80 אחוזים מהמדינה ואמרתי לכם שאני באזור בו רואים אתכם. רואה אתכם 24/7 כולל שבתות, כולל לילות, כולל ימים, לפני שכאן 11 מדווחים לנו משהו מחוץ לגבולות. אני שומע אתכם. תקשיבו, גם הצבא נתון לביקורת בקטע הזה ויכול להתייעל בחלוקת קווי התעופה האוויריים שלו לטובת החברה האזרחית. הרי הייעוד שלכם בסוף הוא שהחברה האזרחיתת תקיים בביטחון. אני חושבת שכדאי לשאול את מינהל התכנון. מה שאפשר להבין זה שמתקיימים שני תהליכים. יש את התהליך שמדבר על עדכון התמ"א לגבי הצורך בשדות התעופה והיכן שמים תעופה אזרחית ויש את מה שאתם בוחנים כחלופות לשדה התעופה הרצליה. אבל איך משתלבים שני התהליכים האלה? ממה שעלה כאן, ממה שאת אמרת, אתם כבר מתרכזים בבחינת החלופות מתוך הנחה שהצורך קיים ושהצורך קיים בשדה תעופה שלם אבל מצד שני יש לנו תהליך שקורה לבחינה של הדבר הזה במסגרת עדכון התמ"א כמו שזה נשמע. איך שני הדברים קורים ואיך זה משתלב? הדברים קורים בצוותים שונים באותו גוף שמתאם ומדבר.

אבל בחינת החלופות נעשית לשדה תעופה שלם שעוד לא סיימו את העבודה על האם זה מה שצריך? ההנחה היא גם בתמ"א 15 שלהרצליה צריך חלופה. את העבודה המפורטת של ייצור השטח לאותה חלופת הרצליה עושים על השולחן שלנו ובתמ"א 15(2) עושים את הראייה הכוללת. לא נמצא שם אתר שיכול להיות חליפי להרצליה. יש מנחתים ברמות כאלה ואחרות, גם ברמות נמוכות, שעדיין יש להם את התפקוד שלהם, בין אם זה לריסוס או לצרכים אחרים

סיפור אחר. הם לא שדה לתעופה הכללית. בסופו של דבר הם ישתלבו ותהיה, נקרא לזה, מפה אחת משותפת. אבל השאלה שעולה כאן כל הזמן היא האם יש צורך כזה בשדה תעופה. האם התיישבו שני הצדדים ביחד ושאלו את עצמם? יש תהליכים בתמ"א 15(2), ב-74 בוודאי. הם מתקדמים במקביל עם שיח הדדי. אני אולי לא כל כך מבין בתכנונים ובתהליכים. כשהוא אומר לכם שהוא לא מבין, אל תאמינו לו. השאלה שאני הבנתי מהיועצת המשפטית היא שאלה מאוד מאוד פשוטה. אם בוחנים את הצורך בתמ"א 15, מה הם צורכי התעופה, איך במקביל כבר החלטתם שיש צורך במקום הספציפי הזה? זאת השאלה שאני הבנתי. תהליכים משתלבים,

אבל השאלה היא מאוד מאוד ספציפית. אם יש תהליך שבודק, האם יש צורך בכלל בשדה תעופה אחד שירכז את כל הפעילות, ויש תהליך שבודק. חבל שלא הזמנו לדיון את זאב ביילסקי. הוא היה אומר שהוא בניגוד עניינים.

הוא חבר שלי, שלא תבינו. גם שלי. השאלה אם הוא היה בניגוד עניינים מתחילת התהליך. אני רוצה לומר שתמ"א 15 קבעה שיש צורך בשלושה שדות לתעופה. הפריסה, האם כל המקומות שמסומנים בתמ"א 15 הם נכונים, אולי יש כאלה שכבר לא דרושים. שוב, יש שם גם שדות בין-לאומיים ויש שם גם שדות לתעופה הכללית. אדוני, אני מבקש שאלת הבהרה אחת. ההבדל בין תמ"א לתת"ל הוא מהותי גם בהיבט של חיל האוויר. הנחת העבודה של התת"ל היא שהמרחב האווירי נתון וכאן הבעיה. האזורים של הרצליה הם נקודת הפתיחה. התמ"א היא בדיוק המקום בו אתה עושה את המשא ומתן עם חיל האוויר שדרך אגב, אם הוא צריך לצאת לתקיפה, הבקר אומר לכולם עופו לי מהשמיים וטסים דרך ראש פינה שזה מקום הרבה יותר צפוף אווירי כשיוצאים. בוודאי שבתוך התת"ל אתה מוגבל כי יש לך אזורים נתונים ואתה סופר את הדלק של הססנה 172. ידידי, קצת צניעות. אתה כבר יודע את הכול?

אני אמרתי באופן כללי שגם חיל האוויר צריך לבחון ולהתייעל.

זה יותר צנוע.

כן, אבל הצניעות הזו, טייסים הם גם בני אדם. תמר זנדברג, בבקשה. תודה אדוני היושב ראש. שקודם כל סליחה שאיחרתי אבל עקבתי אחרי הדיון ואחרי הנושא מבחוץ. מההתרשמות שלי עד כה, גם מהמציאות, ושמתי לב שזה גם עלה כאן בדיון, ראשית, לא הוכח הצורך,

החלופות לא נבחנו ובאמת יש כאן מצב שבו חלופה אחת כאילו כבר הוחלטה מראש למרות שהיא החלופה הגרועה ביותר מבחינה סביבתית ומבחינה אזרחית אבל כנראה שהיא אני אקרא לזה נוחה. הכי נוחה לקבוצה קטנה. בדיוק. לא לקבוצה אפילו. אני לא אומר שני אנשים. אני אומר קבוצה קטנה. היא חלופה נוחה למתכנני התוכנית מבחינות טכניות שהן לא קשורות לא לטובת העניין וכמובן לא לטובת האזרחים והתושבים ובוודאי לא לטובת השטח. לכן יש כאן שתי חלופות אחרות שהן קצת לצאת מהקופסה. יכול להיות שהן שלא נבחנו בגלל שהן כאילו לא נתפסות כחלופות.

רוצים להעביר מכאן לכאן והחלופות הן שאולי נעביר למקום אחר.

כאן החלופות הן, ראשית, לא לעשות כלום, שזה דבר שהוא הרבה פעמים לא נחשב כחלופה אבל לא הוכח לנו שזאת לא אופציה, ושנית, לעשות משהו אחר. הרגילו אותנו שגם זאת אופציה. כן, בדיוק, לא לעשות כלום לפעמים זאת אופציה. הדבר השני הוא לעשות משהו אחר לגמרי וזאת החלוקה המבוזרת. אנחנו מכירים את זה מדברים אחרים סביבתיים. במקום איזה פיל לבן, איזה דבר גרנדיוזי שייצור פצע בתא שטח מסוים, לעשות הפרה הרבה פחות חריפה של שטחים ולהתבסס על פתרונות קיימים שזה עיקרון סביבתי ראשון במעלה. לעשות כמה שפחות נזק. זה כמו ברפואה, קודם כל לא להזיק, קודם כל לא לפצוע שטח חדש. הדברים האלה לא הוצגו לנו בכלל מטעם שום רשות בתור חלופות. לכן אני מצטרפת לאלה שאמרו כאן לפני, בואו קודם כל נשמע על זה כי אנחנו מכירים את זה בתכנון. כל פעם זה השלב הבא או השלב הקודם.

תמיד אומרים לנו שזה בהמשך התוכנית ואז כשהתוכנית כבר מוכנה ומאושרת ומוסכמת,

זה הייתם צריכים בהתחלה.

עכשיו הזמן ובואו אנחנו נדרוש את החלופות. מתחילת הדיון אמרתי שאני בא בידיים נקיות. דיברו אתי כולם, המתנגדים והתומכים. אני בא בידיים נקיות וסליחה שאני מעיד על עצמי אבל אני אחד כזה שיכול תוך כדי דיון להשתכנע ולשנות את דעתי. אבל כששני גורמים בעלי עניין לגיטימיים וחשובים מביאים ראיות ומדלגים על האופציה של שדה תימן, אותי זה מחשיד. אחד זורק אותי עד עובדה, מוכיח לי למה זה ריק. הוא לא צריך לשכנע אותי למה זה ריק, אני אגיד לו למה זה ריק. עם כל הכבוד, אני לא מזלזל, לא מזלזל בטייס אזרחי אחד, אני לא מזלזל בבית ספר לטיס אחד, לא מזלזל, שלא תבינו לא נכון אבל אני שם על המשקל ועל מאזניים ואני כנבחר ציבור, כשליח ציבור, צריך לקחת את בכובד משקל ואני אומר לכם שכנראה ואני אומר את זה בזהירות כי אין לי את כל הנתונים שעוד שיקול נכנס במכלול השיקולים. זה לקבל שקט מקבוצת לחץ. אני לא מקבל שמי שחפץ וחלומו היה להוציא רישיון טיס אזרחי, בשביל נסיעה של 40 קילומטרים לכאן או לכאן, היה מבטל או גונז את החלום הזה. לא מאמין ולא מקבל. זו שאלה של נוחות בלבד. הייתי רוצה לדעת מי בעלי הקרקע. ראינו את זה בשדה דב, איזה לחץ היה. מי בעלי הקרקע בהרצליה? צריך לשים את זה בדיון כזה. נאווה, את יודעת? המדינה. הרוב זה המדינה.

רמ"י, רשות מקרקעי ישראל. ברוב המקומות זה 80 ו-20 אחוזים.

יש ערים במרכז שאין אדמות מינהל. האם נבחנה באמת האופציה שהועלתה של השארת השדה בהרצליה עם בנייה של כמה אלפי יחידות דיור? האופציה הזאת קיימת. הממשלה אישרה תוכניות לבינוי הדירות בהרצליה. היא וידאה כאן את כוונתה לבנות בהרצליה דיור ואת כמות היחידות. המדינה גם אישרה בנייה של 16 תחנות כוח של גז שהיום ברור שזאת הייתה טעות. לפעמים גם אפשר לעשות חשיבה מחודשת ולשאול האם זה הפתרון הנכון. שכחתי משהו שרציתי לשאול. סליחה. יש תמ"א 15, שהיא תמ"א לשדות תעופה. זה עלה. זה תואם לתמ"א?

אני גם מבינה שיש תמ"א 35 שמדברת על האזור הזה כאזור עם רגישות סביבתית עם מסדרונות אקולוגיים ודברים מהסוג הזה. יש לנו מדינה קטנה ויש לנו הרבה תוכניות, הרבה רצונות והמון המון התנגשויות. מה שמפריע למדינה, אלה הם התושבים. מה זאת אומרת המון התנגשויות? התוכנית הזאת מתנגשת עם תמ"א 15? תאפשרו לנאווה להשיב. היא עושה את זה בנעימות. תנו לה לדבר. היא לא יכולה לצעוק עלינו ובטח לא לעקוף את צביקה בטון הדיבור. אני אומרת שאנחנו מדינה קטנה עם אוכלוסייה שאמורה להיות מוכפלת. כל הצרכים, גם התשתיתיים, גם הטבע והפנאי,

הכול צריך להיות כפול וקשה מאוד למצוא מקום. זאת באמת עבודה מסובכת ולא פשוטה.

בסדר, אבל גם התמ"אות לפעמים רוצות כל אחת את שלה ובסוף מגיעים לפתרון או לפשרות ומחליטים.

הזאת, לאיזו תמ"א היא מתאימה? 15. אמרתי, נאוה, שאת לא תודי לי. אולי לא את, אולי אחרים,

אולי רשות שדות התעופה. רשות שדות התעופה פועלת ממניעים אחרים, רת"ע פועלת ממניע אחר ואתם כמובן, אני רוצה להאמין, פועלים רק בשיקול תכנוני ומענה על הצרכים. אבל לי אין ספק שהתושבים באזורים האלה, דעתם לא נשמעה או נשמעה ולא נלקחה בחשבון. לעומת זאת, שיקולי נוחות של הצרכנים,

אכן כן באו לידי ביטוי בצורה משמעותית. אני חושב שכבודו של צה"ל וחיל האוויר עוד יותר במקומו מונח. אנחנו מכירים בצורך ומכירים בערך אבל ניתן גם לבחון. גוף שיגיד לי שזה מה יש ואני לא יכול לשנות ולא יכול להזיז אני מראש לא מקבל את זה. אם נעשתה בדיקה ברצון טוב ובנפש חפצה, ניסינו לצמצם, ניסינו לייעל ולא הצלחנו הנה, אני אומר לכם שגם אני כול לקבל טענה כזאת בלי לבדוק אותה. אבל כשמראש זה לא בא בחשבון בשיקולים, אני לא יכול לקבל שנעשתה כאן בדיקה רצינית. לפני סיכום, בבקשה. קודם רק שאלתי. אני רוצה לומר מה ההתרשמות שלי. אני הגעתי לדיון הזה כמעט ללא הכרת הנושא. הדבר הזה, ואני חושב שאמרה את זה חברת הכנסת, של לא לעשות, הוא האופציה הנכונה הראשונה מסיבה פשוטה מאוד. אתה לא יכול לבוא לתושבים ולהפיל עליהם משהו בגלל צורך של המדינה לא צורך של התושבים, לא צורך של האזרחים. קודם כל, יש מה שנקרא החזקה שכרגע היא בהרצליה. אתה בא ורוצה להפיל על מקום אחר כאשר התושבים שם לא רוצים את זה. למה אני אומר כאשר התושבים לא רוצים? יש לפעמים דברים שאתה אומר שכל אחד אומר לא בחצר האחורית שלי. שדה תעופה, אנחנו מכירים את זה בכל העולם, יש הרבה מקומות וערים שזה מעצים אותן, מעלה אותן כלכלית, מעלה אותן חברתית. אני לא חושב שנעשה חיפוש. אני בטוח שיש מקומות במדינת ישראל שזה יכול להעצים אותם ולחזק אותם. לבוא ולהפיל את זה על האזרחים בגלל אותו צורך באלפי יחידות דיור בהרצליה, אני חושב שזה לא נכון ואני חושב שטוב תעשה הוועדה שתעצור את הדבר הזה.

אני מיד מסכם. אם בטעות אומר הוועדה, הכוונה היא לוועדות. אני מודה לחברתי חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', יושבת ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, על הבקשה והיוזמה לקיים את הדיון במשותף. אני חושב שזה תרם לדיון ואני חושב שמבחינתי זה היה דיון משמעותי. נשמעו המהויות. הוועדות שמעו את התנגדות ראש העיר חדרה ואת ראש המועצה האזורית מנשה ונציגי רשויות מקומיות ואזוריות באזור להקמת שדה תעופה חלופי באזור חדרה בשל הפסקת הפעילות הצפויה בשדה התעופה הרצליה, ואת ראש עיריית הרצליה המבקשים כי השדה לתעופה כללית יישאר בהרצליה. סגן שר הפנים מסר לוועדה כי מינהל התכנון התבקש לקיים בדיקה נוספת של המיקום לשדה תעופה חלופי להרצליה. הוועדות מבקשות מלכתחילה לבדוק שוב היתכנות להשארת השדה בהרצליה, אם התושבים רוצים וזה לא מייצר מפגעים סביבתיים קשים יותר מכפי שהולכים לייצר. עם כל הכבוד האינטרס של בניית יחידות דיור הוא חשוב אבל הוא לא גובר על הכול. חוץ מזה, גם כך זה אזור צפוף. מנכ"ל רשות התעופה האזרחית אמר לוועדה כי הוא מתחייב להקים במרכז הארץ שדה תעופה לתעופה כללית. הוועדות התרשמו כי נדרשת בדיקה מעמיקה מחדש של הצורך בחלופות. לפיכך הוועדות דורשות מרשות התעופה האזרחית ומרשות שדות התעופה, מחיל האוויר ומגורמי התכנון לבחון שוב את הצרכים והחלופות לרבות את האפשרות לחלק את פעילות התעופה הכללית בין מספר שדות תעופה קיימים, לרבות אלו שבבעלות פרטית. אני לא רוצה לקצוב זמן אבל אני פונה לרשות שדות התעופה, לרת"ע ולמינהל התכנון להתכנס בזמן הקרוב ולדווח לוועדה מה המגמות שנוצרו לאחר הדיון הזה. אני אומר שנוצרו כי אני מקווה שייווצרו.

תם ולא נשלם. נמשיך לעקוב אחרי זה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:47.